בוקר טוב לכולם, תודה שבאתם. אנחנו מחכים עדיין גם לעו"ד לילך שלום,

חבר הכנסת טיבי, אתה רוצה לפתוח?

האמת שזה נושא מאוד כאוב של שלושת היישובים, טייבה, טירה, קלנסואה, אין יום שהאנשים הנכבדים האלה לא מדברים איתי, מדברים